בוקר טוב לכולם. ברוכים המתכנסים והמתכנסות. אני מודה לכל חברי הכנסת שהשכימו קום הרחוקים שבהם והגיעו בשעה זו ליום הדיונים שלנו בכנסת. תודה על הגעתכם. אנו פותחים יום דיונים ששני הדיונים הראשונים בו תפסו כותרות והמשך הדיונים היום בנושאים לא פחות חשובים

חברי הכנסת רוטמן וקיש מכירים את חדר הוועדה הזה בשנה האחרונה היטב.

מבקש להבהיר את מהות הדיון הבוקר. נאזין בקשב ואני מקווה גם בכבוד לדברי כל חברי וחברות הכנסת שטרחו ובאו ונאפשר לכולם להשלים את דבריהם. מחמת ריבוי חברי וחברות הכנסת הנמצאים כאן, נבקש מהחברים לומר את הדברים במסגרת זמן סביר כך שיתאפשר לכולם להציג עמדתכם. אני מבקש להבהיר את מהות הדיון הבוקר כפי שהודעתי ביום חמישי. אנו מקיימים הבוקר דיון עקרוני. לא הנחתי הבוקר הצעת חוק מטעם הוועדה ומטבע הדברים בתום הדיון הבוקר גם לא תתקיים הצבעה,

הודעתי על כך מראש. הדיון העקרוני היום יבחן את השאלה האם ראוי שוועדת החוקה תניח מטעמה הצעה לתיקון חקיקת היסוד כך שיוגדר בחוק היסוד שלא ניתן להטיל את המנדט להרכבת ממשלה על מי שהוגש בעניינו כתב אישום. הנושא הזה נמצא בשיח הציבורי לא מאתמול. הוא מלווה אותנו לאורך כל כהונתה של הכנסת הנוכחית, עוד לפני כן. והנושא הזה לא נולד שבוע שעבר. הוא נושא משמעותי וכבד. יש בו פנים לכאן ולכאן. איני מתעלם מאף היבט שקשור בחוק, ואני מניח שכל ההיבטים יעלו כאן בדיון. אני בהחלט חושב שזה נושא רציני מבחינה חוקתית, נוגע בשורשי שיטת המשטר שלנו ואני הראשון להודות שיש פנים לכאן ולכאן, ובסופו של דבר בדומה למקרים רבים אחרים, יש לקבל הכרעה ערכית. כל אחד מאתנו אוחז בעמדתו לגבי נקודת ההכרעה הערכית המתבקשת. היום בצהריים אחרי ישיבת הממשלה צפויה ועדת השרים לענייני חקיקה לדון גם בהצעות חוק פרטיות שנוגעות בנושא שנדון בו בצורה יותר ממוקדת. ככל שההצעות הלול תאושרנה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, תזכינה לתמיכת הקואליציה ותאושרנה במליאה, ודאי שהוועדה שלנו היא המתאימה לדון בנושא הזה. ככל שהצעות החוק הללו תאושרנה במליאה ניגש למשימה ללא כל עיכוב. אני חשבתי שנדון לאור השיח והשיח הציבורי שמתנהל בסוגיה הזו לקיים גם דיון עקרוני וקבעתי את הדיון הזה עוד לפני שהובהר שוועדת השרים לענייני חקיקה תעסוק גם בהצעות החוק הקונקרטיות, שהדבר בוודאות עולה על סדר-יומה. אם אתה לא מגיש את הצעת החוק, איך זה הגיע אליך ולא לוועדת הכנסת? הוועדה שמוסמכת לדון בחוקי היסוד המשטריים היא שלנו. אני מניח שכדרכם של דברים במליאה זה יעבור לוועדת הכנסת. אני סומך על יושב-ראש- - - הוא אומר שהכול הצגה.

תיתן לי לסיים אני מבטיח לך שתבין את כוונתי ואני ממליץ לך לפטור את חבר הכנסת בן גביר מתפקיד הפרשן שלך. הנושא הוא פשוט.

כיושב-ראש ועדה אכבד מאוד את תהליכי החקיקה הסדורים. תגיע הצעה קונקרטית ותאושר במליאה. אם היא תועבר לוועדת הכנסת בגלל מחלוקת על היעד, אני מצפה מיושב-ראש ועדת הכנסת להעביר לאלתר ובמהירות את הנושא לוועדה שלנו, שהיא זו שמופקדת על חוקי היסוד המשטרתיים. הדבר לא ייעשה תונח הצעת חוק מטעם יו"ר הוועדה, ואציע לוועדה להביא את ההצעה כהצעת חוק של הוועדה, אינה נוגעת להכרעותיו של יו"ר ועדת הכנסת. זו התשובה הברורה. יהיו פה שני מסלולי חקיקה. דרך המלך היא דיון בהצעות החוק הפרטיות ואז העברתן לוועדה הזאת. הדרך הזאת תיחסם כתוצאה מהכרעה של מאן דהוא תוצג הצעת חוק מטעם הוועדה שתובא קודם כל לאישור הוועדה. אני מקווה שבעניין הזה השבתי לך, חבר הכנסת אבידר, על הפרוצדורה שאני מתכוון לנקוט בה, והדבר גם מסביר את מהות הדיון היום, כי אנו יודעים היכן אנו חיים. אנו ערים למתרחש בבית הזה גם בהקשר להצעות לפיזור הכנסת שבהן נדבר בישיבה הבאה. איני מתכוון לאפשר חסימה של הצעות חוק שבסופו של דבר אמורות להגיע לוועדת החוקה. ולכן אני מקיים היום את הדיון. הוא בפירוש לא לשם הפרוטוקול. הוא מתכתב עם האפשרות שתעבורנה הצעות חוק פרטיות בנושא הזה השבוע במליאה אבל גורם זה או אחר יבקש לעכב אותן מבחינה פרוצדורלית, לכן הדיון היום צופה פני האפשרות הזו. אם אכן יהיה עיכוב פרוצדורלי שימנע דיון מהותי בהצעות החוק, תונח הצעת חוק מטעם יושב-ראש הוועדה ותובא לוועדה, וכיוון שאנו מקיימים היום דיון עקרוני, נוכל לגשת לדיון יותר מהיר בהצעת החוק הקונקרטית אם דרכנו תיחסם. אם אדוני רוצה שהדיון הזה יהיה עקרוני, אני רוצה הצעת חוק לראות. לגיטימי. לא אקח חמש דקות ולא אביא הצעת חוק. אז אנחנו דנים בתיאוריה? הרי אתה יודע שיש כלל בבית משפט עליון למשל שלא דנים בעתירות תיאורטיות. אתה יושב-ראש ועדת חוקה. הכול תיאורטי כאן? זה קמפיין בחירות? אני יודע שחבר הכנסת בן גביר חושב שגם בית המשפט העליון צריך להיראות כסניף של המפלג השלטת. אתה דווקא רוצה סניף של מרצ. אני תמיד רציתי פלורליזם. אסיים בעוד משפט ואז נתחיל סבב התייחסויות. כלל ידוע שלא גוררים אף חבר כנסת בציציות ראשו להשתתף בדיון כלשהו. לכן מי שחש שהדיון הזה הוא תיאורטי בלבד ומי שחש שאין מקום לדבר בנושא מבלי הצעת חוק לנגד העיניים, יש שלושה פתחים לאולם. נשאיר אותך לבד? אם לא היה מצלמות, לא היה הדיון הזה. אני חס על זמנם של כל חברי הכנסת. אדוני לא חס על זמנם של חברי הכנסת ושל הוועדה הזאת. אחרת תתאר לי איך החוק הזה יעבור שלוש קריאות. אין נוסח בכלל. אמרתי את שלי. כל אחד מחברי הכנסת מוזמן לומר את שלו. ב-10:45 נסיים את הדיון הזה וב-11:00 נתחיל את הדיון הבא שעוסק באפשרות שוועדת החוקה תניח הצעת חוק להתפזרות הכנסת. ואין קשר בין הנושאים. ודאי יש קשר. הכול בסדר. חבר הכנסת רוטמן צריך לצאת לראיון. אני תומך בראיונות שלו. פעמים רבות אני נהנה להתעמת איתו בראיונות. אני חושב שאני תמיד מנצח. לכן ביקש וגם השכים קום והגיע לחדר הוועדה. לא יותר ממני. ברכות לחברת הכנסת בזק שהפליגה מהצפון. אבקש בקצרה, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. למרות שאיני חבר בוועדה- - חבר לשם כבוד. דיברנו על זה. נכון. אולי למעט אתה, צברתי פה שעות נוכחות מהרבות ביותר. זה אני עושה למרות שאין לי זכות הצבעה כדי לנסות להשפיע על אילו חוקים יגיעו לשולחן המליאה ואז יהפכו לחוקים במדינת ישראל ובגלל להשמיע קולות חשובים בדיונים עקרוניים.

משתדל להשפיע וגם בסיועך ותודה על כך. מה ששמעתי ממך היום זה שני דברים ראשית דיון עקרוני, ושנית אתה רוצה לחוקק חוקי יסוד בתקופת בחירות לאלתר ובמהירות שתי המילים שלא מסתדרות לי עם שינוי חוקי יסוד משטרתיים. ואז הגעתי למסקנה בהקשר לפרשת השבוע שעבר, חז"ל שואלים קורח שפיקח היה אמר מה לי לשטות זו.

שואל, יו"ר ועדת חוקה שפיקח היה, מה לי לשטות זו לעשות דיון שכל כולו תיאורטי שהוא חסר כל תוחלת, ויותר מזה, גם אם כולי האי ואולי כשאתה תנסה לקדם חוק כזה, מספיק שמישהו כאן מהיושבים בחדר יגיד את צמד מילות הקסם נושא חדש וכבר זה יעבור בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית לשולחנו של אותו אדם שלכאורה אתה מנסה לעקוף ולא עשית בכך דבר, כי תמיד ניתן לומר

אם מבקשים להוסיף על החוק. אז מישהו יגיש הסתייגות ועליה יגיד נושא חדש ואז ממילא לא תוכל לקדם את זה תוך דילוג על ועדת הכנסת. לכן כל מה שיש פה הוא דיון לצורכי פריימריז. אני מאחל לך הצלחה בפריימריז במפלגת העבודה הצפויים.

לומר ולסיים בכך כדי לתת קצת שאר רוח לדיון שכל כולו רוח, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד. כיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו. מייד היה דוד עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ואמרו לו: אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים לפרנסה. כל אחד פה שיש לו פריימריז במפלגה גם הוא זקוק לפרנסה. אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה. אתה תריב עם אפרת רייטן, תתפרנסו זה מזה. אני אריב עם מיכל וולדיגר. אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. אם נתפרס זה מזה, לא נגדיל את המנדטים. אמר להם: לכו ופשטו ידיכם בגדוד. כאשר רוצים לייצר פרנסה, אין דרך טובה ממלחמה, שלא לומר מלחמת הרשות. מייד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים ויוצאים למלחמה. אדוני היושב-ראש, איני יודע איזה אחיתופל נתן לך את העצה לקיים את הדיון הזה אבל במלחמת הרשות כתוב שלא מוציאים את כולם אבל במלחמת מצווה כולם יוצאים חתן מחדרו, כלה מחופתה. ואני צריך לצאת למלחמת מצווה לכן אין לי זמן להתעסק במלחמת הרשות שבחרת לטובתך. אני רק רוצה לומר את הדבר הבא: לא הבנתי עד הסוף אם אתה מדמה אותי לדוד המלך. אם כן, תודה. דבר שני, הוציאו דיבתו של אחיתופל שהרי עצתו היתה טובה ונכונה וזו רק טעות של פרשנות עממית. אני מאוד שמח שאתה מביא מדרש שמביא את מגבלות כוחה של כלכלת השוק ומצדיק התערבות של הרשות. תודה. בהצלחה מסוימת בראיון, יישר כוח, חבר הכנסת רוטמן. כיוון שאני חושב שיש מתמודדים מסוכנים הרבה יותר ברשימת הציונות הדתית- - - אתה מדבר על מסוכנים? הדיון הזה מראה כמה אתם מסוכנים. איך אתם לא מתביישים לעשות דיון כזה ערב בחירות.

כשזה בא מפיך אין מחמאה יותר גדולה. לא התכוונתי דווקא אליך. קיוויתי. חבר הכנסת אבידר, בבקשה, אדוני. תודה רבה אדוני. הדיון הזה הוא אכן תיאורטי. חבל שהוא תיאורטי. חבל שלא לקחת את הצעת החוק ועשית העתק הדבק והבאת את זה לדיון והיינו מצביעים על זה. חבל שזה נדחה משך שנה ומגיע לרגע הזה. אני נורא מתרגש מחברי הכנסת של הליכוד שמתרגלים אין הדיניין עולה על בית המשפט ומסבירים לנו למה בג"ץ יפסיק את התהליך או יפסול את החוק. הבל הבלים. צריך להביא את זה כי נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינת ישראל. אתה עובדה שאוויל כמוך יכול להיות חבר כנסת אבל העובדה היא שנאשם בפלילים, גם אם יש לו שופרות כמו אווילים כאלה, שמתנדב לנהוג על הדיניין, גם הוא לא יכול להרכיב ממשלה, נקודה. - - - שר בלי תיק, חבר כנסת בטלן. חבר הכנסת קרעי קריאה ראשונה. אתה תיזרק לפח האשפה של ההיסטוריה, ואני אהיה כאן בהנהגת הכנסת. קריאה שנייה חבר הכנסת קרעי. אלה הבריונים שתהיה להם האפשרות לנצח בפעם הבאה. בריון זה מה שאתה. אני מתנדב לנהוג על הדיניין שיעלה על בית המשפט?

ווליד טאהא שותף שלכם בקואליציה ואתה מדבר? איימן עודה. לא הגיעו לעבוד שנה שלמה. את מדברת על הבטלן הזה הנורווגי השר בלי תיק? אתה בריון. בריון. שרוצה לנהוג בדיניין חתיכת חוצפן. עוד מעט גם תגיד על ההפלות שאי אפשר. מה שיפה שאתה הולך הביתה. נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת נקודה. הבן אדם השתגע. זוהי המהות של הדמוקרטיה. כל דבר אחר הוא פגיעה בדמוקרטיה. ביביסט שלא שווה כלום. אני רוצה להסביר משהו. בסדר שאנשים יגיעו גם לטונים גבוהים. אנחנו גם ברגעים מתוחים ומכריעים וגם הנושא הוא טעון. דעתי כדעתו של חבר הכנסת אבידר אבל גם חברי הכנסת מהצד השני דעתם בנושא נחרצת. אין לי בעיה עם טונים גבוהים וגם עם קריאות ביניים פה ושם. שני דברים לא יקרו כאן כי הם לא קרו כאן שנה שלמה: לא יהיה פה מצב שחבר כנסת אחד מונע מחבר כנסת לדבר. אני עושה הבחנה ברורה בין הערות ביניים שנזרקות לבין ניסיון לשבש זכותם של חברי כנסת לדבר. פתאום אתה דמוקרטי? תוציא את האוויל הזה החוצה. הכול בסדר. אתה מסכל את יכולתי לדבר. הדבר השני שאני מודיע שיקרה כאן הוא שהדברים לא יהיו נוקבים אלא יהיו דברים של הטחת קללות אחד בשני. אנצל את הסעיפים התקנוניים. גיליתי שלא רבים מחברי הבית גם כשהם מאוד ותיקים, מכירים את ההבחנה בין הפרוצדורה במליאה לזו בוועדות. אפילו גיליתי יועצים משפטיים שלא מכירים את ההבחנה הזו בתקנון. שעה שבמליאה הנושא של שלוש קריאות לסדר הוא דבר מחייב, בוועדות הוא לא. כאשר מדובר בשיבוש דרמטי בעבודת הוועדה היושב-ראש יכול גם בלי שלוש קריאות להוציא חבר כנסת מפריע. אעשה זאת כשנעבור משיח נוקב לשיח של קללות. זו הודעה מראש. יש אפשרות להוציא מוועדה בלי שלוש קריאות? כן. במליאה צריך שלוש קריאות. תודה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, מכובדי, בבקשה. דומני סגן יושב-ראש הכנסת, שבמליאה גם בהפרה חמורה צריך שלוש קריאות ושבוועדה יש סעיף מפורש שניתן גם שלא בשלוש קריאות.

מייחד את המצב הזה למה שהגדרתי: אם אהיה במצב שבו חבר כנסת אחד מונע מעמיתו לדבר לא קריאות ביניים, או אנשים שיבחרו לומר את דבריהם הנוקבים באמצעות קללות לא יהיו בדיוני הוועדה. כך הוועדה הזו התנהלה שנה, כך תתנהל גם היום. בבקשה אדוני חבר הכנסת אמיר אוחנה. אדוני היושב-ראש, יבוא יום והוא לא רחוק בעיניי שהציבור יתבייש בכם. יקיא אתכם על הפיגוע בדמוקרטיה שאתם מנסים לחולל כרגע. אתם מנסים כעת לשלול את מי שנהנה מהתמיכה הציבורית הרחבה ביותר אגב לא רק בסקרים אלא גם בפועל בבחירות עצמן מלהתמודד להיבחר לכנסת. נכון שהזכות לבחור ולהיבחר אינה מוחלטת כמו כל הזכויות בכל דמוקרטיה, אבל אתם לא מנסים כאן ואף אחד לא משלה עצמו שאתם מנסים כאן לחולל נורמה עקרונית שלא באה לעולם ב-74 שנותיה של מדינת ישראל אלא מנסים לחסום מועמד ספציפי מלהיבחר לכנסת כי אינכם מצליחים לשכנע את הציבור בצדקת דרככם הכלכלית, המדינית, הביטחונית וכו'. מכאן העובדה שהתמיכה הציבורית הרחבה ביותר ניתנת לליכוד בראשות נתניהו ואת זה אתם מנסים לעשות בשבוע שככל הנראה הכנסת מתפזרת, כעת. לו היית חס על זמנם של חברי הכנסת וזמנה של הוועדה היית מקיים דיונים בנושאים שאולי כן יש להם איזושהי היתכנות להתקדם כי הנושא הזה הרי ברור שהוא לשם החברים שלנו בתקשורת ולשם התמונות וההצהרות ואין לו שום תכלית אחרת כי אין שום סרט שזה עובר קריאה שלישית, מבשיל לכדי דבר חקיקה. לדעתי אין סרט שזה מתקדם בכלל אבל ודאי לא לכדי קריאה שלישית. אתם עושים זאת רק לשם הכותרות. משחית את זמן הוועדה ואת זמן חברי הכנסת. לו ההצעה הזו אינה פרסונלית כפי שיש הטוענים, אני יכול להעלות על הדעת עוד כמה הצעות חוק שאולי כדאי שנניח אותן השבוע על שולחן הכנסת. ראשונה, מי שאין לו השכלה תיכונית ולא השלים את לימודי הבגרות שלו לא יוכל להיות ראש ממשלה בישראל. נראה לי הגיוני. ההצעה השנייה, שמי שלא כל הזכויות וההטבות שניתנות לראש ממשלה שסיים כהונתו יינתנו רק למי שהשלים 18 חודשים בתפקיד. אחרת לא ייהנה מאף הטבה. הצעה שלישית אפשרית לא תוכל לכהן כמפקדת גל"צ מי שלא שירתה בצה"ל. אלה הצעות לא פרסונליות אלא עקרוניות. אולי כדאי שנניח אותן על שולחן הכנסת. יש רעיונות להצעות נוספות אבל את הפיגוע הזה שאתם מנסים לחולל בדמוקרטיה נסכל. נהיה השב"כ בדיון הזה. תודה. תודה אדוני. ברשותך, שאלה: אם זיכרוני אינו מטעני יושב-ראש האופוזיציה נתניהו בזמנו חבר הכנסת נתניהו שאתה הזכרת אותו, אני הייתי אומר הליכוד תמך בהצעת חוק דומה. אני רוצה לשאול, אם היתה עולה הצעה דומה שלא היתה חלה על מערכת הבחירות הקרובה אלא מעוד שתי מערכות בחירות? אתנגד באופן נחרץ כי לא נותנים בידי פקיד היכולת לבחור מי יהיה ראש ממשלה או לא. הליכוד שינה עמדתו מאז. הליכוד הוא מפלגה דמוקרטית. כל אחד עם עמדותיו. אנחנו לא הצבענו כך. אתה מדבר על אדם אחד שהצביע. עמדתי העקרונית היא נגד הצעה כזו. אם מישהו הצביע כך בעבר בעיניי זו טעות. בנוסף, אולמרט נהנה בזמנו מ-3% תמיכה ציבורית כי הציבור האמין לתזה של הפרקליטות מה שאיננו כאן כי למעלה ממיליון איש שהצביעו בעד נתניהו כראש ממשלה הצביעו נגד התזה של הפרקליטות והביעו חוסר אמון בתזה הזו שמופרכת מדי דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. בסדר. נושא אחוזי התמיכה של אולמרט היו צריכים לחזק את האמירה אין צורך בחוק הזה דאז. אם היה ברור שהציבור בראש ובראשונה בגלל עמדות המחנה שתמך באולמרט, שחשב שלא ראוי שאדם שמנהל משפט פלילי ינהל גם את המדינה- - - הביא לפה ארבעה הסכמי שלום, הביא את ישראל למקום הראשון בחיסוני הקורונה והוציא אותנו מהמגפה. החזיר את חברון. יש לך פתאום סנטימנטים לחברון. אדוני היושב-ראש, אני מציע שלא תגיב על כל מי מחברי הכנסת שמדבר הצעת ייעול. תודה. שמתי פה שאלה. לא חשוב מי הצביע ואיך. ההצעה הזאת פסולה. גם אם לא עוסקת במערכת הבחירות הקרובות.

חברת הכנסת לסקי בבקשה. הייתי כאן קודם.

תמיד נותן לפי הסדר והייתי פה לפניה. יושבים אתנו חברי כנסת שהניחו הצעות חוק פרטיות בנושא. ההצעה לא לפנינו. כשתהיה יושב-ראש הוועדה הזו תנהל איך שתרצה. צריך שיהיה איזון. מה הדיון? השכמתי קום, הגעתי. אני מכבד את הוועדה. זה לא מאוזן. בבקשה חברת הכנסת לסקי. תודה כבוד היושב-ראש. אין לי בעיה לדבר אחריהם. מכבדת את החלטת היו"ר. אני מזכירה לכל הנוכחים שיו"ר אופוזיציה אחד אני חושבת שקראו לו בנימין נתניהו ב-2008, אמר שראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות עוד לא היו כתבי אישום בכלל אין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל. למה אמר זאת כי קיים חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס שיכריע הכרעות על בסיס אינטרס אישי. צדק אז יו"ר האופוזיציה נתניהו. הדברים שהיו נכונים אז, שאמר לגבי מי שנמצא בחקירות, לא עם כתבי אישום, הם נכונים גם היום. בעניין זה אני מזכירה שחוק יסוד הכנסת, סעיף 7 מגביל את היכולת להיבחר לכנסת. גם ראש הממשלה אמר שזו זכות קדושה.

זה אחת מזכויות הדמוקרטיה אבל ניתן להגביל אותה וסעיף 7 מגביל לגבי מספר רב של תפקידים של אנשים שאינם יכולים להיבחר לכנסת וסעיף 7א קובע מדוע אדם אינו יכול להיבחר לכנסת כמו מי שמסית לגזענות, שלא צריך לא חקירה, לא העמדה לדין ולא הרשעה אפילו. כלומר אם ועדת בחירות ואז בית המשפט קובע שאדם מסוים מסית לגזענות בלי כתב אישום, לא יוכל להתמודד לכנסת. כלומר יש דברים בדמוקרטיה שחייבים להגן עליהם. אחד מהם, שיהיה ראש ממשלה שנקי מכל רבב. אם בסופו של דבר אותו אדם זוכה בבית המשפט אז יוכל להתמודד. זה לא עניין פרסונלי. זה בדיוק כפי שאנו מגבילים אנשים שיש להם הרשעות פליליות מלהיות נהגי אוטובוס או מי שיש לו חשד לעבירות מין לעבוד עם קטינים, גם במקרה הזה. לך צריך להסביר את ההבדל בין הרשעה לחשדות?

חשדות. הסתה לגזענות לא צריך אפילו העמדה לדין. בית המשפט קובע שמספיק שמביאים לו ראיות שאדם הסית לגזענות וחבר הכנסת בן גביר מכיר את זה כי עבר את ההליך הזה כמה וכמה פעמים. אפשר למנוע מאדם כזה לכהן כראש הממשלה. אבל בית המשפט קובע. לא פקיד אחד שעובד בשירות שר המשפטים. הצעת החוק שלי ושל חברי חבר הכנסת אבידר הוגשו מזמן. אנחנו העלינו את זה לפני שבכלל ידענו שהולכות להיות בחירות. כל מדינה שמכבדת את הדמוקרטיה ואת ההליכים צריכה לדאוג שמי שמתמודד לכהונה רמה במדינה יהיה אדם שנקי מכל רבב. זה לא עניין של ימין או של שמאל. הגענו למצב שאנשים חושבים שאם אין חוק ספציפי ראוי שיתמודד אז אנחנו אומרים: לא. תמרור אדום ענק. קודם כל יתפטר. היום אנשים חושבים שלא צריכים להתפטר או שיכולים להתמודד על אף החשדות וכתבי אישום אז כנראה שהכנסת צריכה לומר את דברה באופן חד וברור. אנשים שיש להם כתבי אישום במיוחד שקשור לטוהר המידות ולמילוי תפקידו לא יכולים להתמודד. הנשיא אינו יכול להטיל עליו הרכבת הממשלה.

חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. תודה רבה. אני כמובן יש לי הרבה מה לומר לדברי גבי לסקי לגופם של דברים אבל אי אפשר להימנע מהעיתוי, מההתנהלות. אין הצעת חוק בפנינו. למרות זאת אדוני היושב-ראש החלטת לכנס את כולם. שידורים ישירים בכל הערוצים. לא החלטתי לכנס את כולם. החלטת לבוא לדבר אז כנראה שיש הצדקה. קשה להימנע מהרושם שאתם עמוק בתוך קמפיין בחירות. אז למה באת? אתה מבין שלא הייתי משאיר לך את המגרש ריק.

חרד לדמוקרטיה שלנו. להתנהלות של מי שהיא משפטנית, עורכת דין. שמעתי אותה לא פעם ולא פעמיים. פתאום הגב' לסקי לא מבינה את ההבדל בין חשדות לכתב אישום,

הליך משפטי סדור עם ראיות והוכחות לבין הוכחה של אדם ספציפי. היה היה אדם שקראו לו יעקב נאמן. יעקב נאמן ז"ל היה שר המשפטים במדינת ישראל, אדם מאוד מכובד, בעל משרד עורכי דין, והחליט מי שהחליט במערכת לעשות לו סיכול ממוקד. כך היה. הגישו נגדו כתב אישום סרק שבגללו האדם הזה איבד את חייו, איבד את משרדתו, איבד את תפקידיו. לא יכלו למנותו כשר. איבד את עולמו, את משפחתו שנפגעה. בסוף מה הסתבר שהכול היה עורבא פרח. לכן במדינה דמוקרטית יש דבר שנקרא חזקת חפות. אדם חף פשע עד שלא יורשע בבית משפט וגם זה בגזר דין חלוט. אני מתפלא שאני צריך להזכיר את הדברים האלה לכל מיני שוחרי דמוקרטיה כאן, לכאלה שרוממות הדמוקרטיה בגרונם. אבל אתכם לא מעניין הדמוקרטיה. אתם רוצים לסכל סיכול ממוקד לא רק את נתניהו. לא רק את הליכוד. לא רק את מחנה הימין. אתם רוצים לסכל סיכול ממוקד את הציבור בישראל שבוחר אחרת מכם. אתם יודעים שקשה לכם להצליח בקלפי, אז מה עושים כל מיני טריקים. בהתחלה מבטיחים את הבטחות הבחירות ומכניסים את אנשי הטרור, תומכים ברצח חיילי צה"ל לתוך הקואליציה, ועכשיו כשאתם רואים שגם המצב כאן בעייתי, מה עושים רוצים לעשות סיכול ממוקד לראש ממשלה בעזרת השם, שהיה ושיהיה. אתם לא פוגעים בנתניהו אלא בציבור הישראלי, והדמוקרטיה הישראלית לא תסלח לכם. אתם אלה שמדברים ומצקצקים בלשון על דמוקרטיה ועל חוקי יסוד ועל זכויות אזרח ועל זכותו של אדם גם אם הוא נאשם. בסופו של דבר הרי קרוב לוודאי שבנימין נתניהו ייצא זכאי לפחות מחלק גדול מהאישומים נגדו. אבל תפרתם לו כתב אישום.

תן לשופטים להכריע. אגב הוא קוטע אותי ואתה לא מעיר. גם זה לא נעלם מעיניי. חד משמעית אתם רוצים לעשות עוול לציבור בישראל. אתם רוצים לגרום לכך שפקיד יחליט את מי להצביע. בואו נבטל את הבחירות. הנה הכוח בידך אדוני יושב-ראש ועדת החוקה. הכוח בידיכם. תגמרו, תחסלו את הדמוקרטיה. התפארת קודם שפסלת את בן ארי. את ווליד טאהא לא פסלת. את איימן עודה שאומר שצריך לרצוח חיילי צה"ל לא פסלת. את בן ארי פסלת. גם את נתניהו רוצה לפסול? - - - מי שתומך ברצח חיילים אתה שותף שלו. את מי שרוצה לזרוק הומואים מהגגות, להט"בים מהגגות אבל אתה ישבת איתו בממשלה. חשוכים. אנשים חשוכים אתם. קריאה ראשונה. האזנו בקשב לדבריך. הפריעו לי. בניגוד לזה שאתה לא מפריע לאף אחד אף פעם. לא אמרת שאת רוצה לקחת לי את הילדים? עוד מסתובבת כאן? היא הולכת הביתה. תודה אדוני. אני מודה לך שהזכרת את חלקי הגדול בפסילתם של חברי הכנסת לשעבר בן ארי, של בנצי גופשטיין מייסד להב"ה ושל ברוך מרזל מהתמודדות לכנסת. והשותפות עם ווליד טאהא. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. - - - הוא דואג ללהט"בים. איתמר בן גביר אמר ללהט"בים אחים ואחיות שלי. ווליד טאהא שאתם יושבים איתו בקואליציה אמר: סוטים. את זה אתם מכשירים. אחזור על הכללים. יש הבדל בין קריאת ביניים לבין סיכול זכותו של חבר כנסת לדבר. יותר מזה, הכלל הזה- - - זה חל על כולם? הכלל הזה חל במיוחד על כאלה שכבר דיברו,

חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני יושב בהרבה מאוד ועדות נוסף לוועדה הזאת בשנה האחרונה. אני שמח לראות את חברי הליכוד מגיעים לוועדה למרות שאלה שנמצאים פה הגיעו כל השנה אבל כ-80% מחברי הליכוד בכלל לא יודעים איפה בניין הוועדות. שייקחו לתשומת ליבם וגם שבפריימריז יסבירו לקהל בוחריהם איפה היו כל השנה. כמה פעמים?- - - -אפס. אספר לך משהו, אדון קרעי היקר. עד 2013 הייתי מצביע ליכוד, גם מאוד פעיל. אפשר לשאול את כל האנשים שמובילים את הסניף בנתניה. מה קרה למפלגה הזאת? מה קרה לכם בשנים האחרונות? איך אתם קמים בבוקר, מסתכלים במראה, מגיעים לכנסת וממשיכים יום-יום להסית, לפלג, לשקר, לקלל, להתנהג בצורה כה לא תרבותית כשכל עם ישראל מסתכל עליכם ואז אומר, ואפילו אתמול בטלוויזיה ראיתי בכמה תוכניות: בכנסת מתנהגים ככה גם אנחנו נתנהג ככה. אחרי השנה שאני נמצא פה ומסתכל עליכם, כל האנשים שמתנהגים ככה תתביישו לכם. אתם הדוגמה ההפוכה שצריכה להיות לכנסת ישראל. אתה צוחק אבל יודע שאני מסתכל בכל מילה. והיה יום אחד שהרגשתי גאווה בכנסת, לפני שבועיים. ב-02:30 בלילה כשהעברנו חוק רווחה לאנשים עם מוגבלויות. באותן דקות היו חיוכים, חיבוקים בין האנשים שהיו ב-02:30 בלילה והיה קיש והיה חיים כץ וגינזבורג וחברי יש עתיד וראיתי פעם אחת בכנסת שאפשר לעשות ביחד דברים מדהימים. אז חברי הליכוד, הצלחתם. בניתם מפלצת פוליטית מדהימה. איתמר בן גביר שמצליח- - - חיילי צה"ל. הם לא מפלצת. אני מפלצת. חבר הכנסת בן גביר, קריאה אחרונה. - - - הוא מתייחס אליי. מותר לו להתייחס אליך ולא תפריע יותר. חשוב לי שמי שצופה ויצפה בעתיד ויש פה בחירות יבין שמה שיצר את הדבר הזה זה הליכוד.

עליכם. כאדם שגר במדינה ואכפת לו, מה שאתם עושים ומה שתעשו בחודשים האחרונים זה להרוס את הצביון של מדינת ישראל. זה מה שקורה בשטח. זה מה שעשיתם בשנה האחרונה. אתם גורמים רק נזק עתידי שיתהפך על כולנו, על כל אזרחי מדינת ישראל.

תודה חבר הכנסת דוידסון. חבר הכנסת קרעי בבקשה. אדוני היושב-ראש, היינו פה קודם. חבר הכנסת קרעי היה לפניך. מכובדיי, כולם ידברו. אני מתכוון להמשיך לפי סדר הישיבה שמשקף את ההגעה. הם הגיעו הרבה אחריי. גם אתה מצטרף לאלה שטוענים שיש פה ניסיון לסתום פיות? די נו.

תודה אדוני יושב-הראש. ראשית חברת הכנסת לסקי אני חושב שאת צריכה להתנצל בפני חבר כנסת אחד פה לא אני שהעלבת אותו. אני מתנצלת על שאמרתי משהו לא במקום.

העלבתי את יו"ר האופוזיציה?

בסערת הרוחות דרך הארץ שלך. אדוני היושב-ראש, אני שמח על הדיון הזה כי הוא שירת הברבור של הבטלן שיושב פה משמאלי.

אתם רק מבליטים את דבריו. המקום היחיד שאתה יכול ללכת זה לכהנא. כהניסט. תבין עד כמה האמת דוקרת וכואבת לו.

הזכרת לחברי הליכוד. אגב אדוני היושב-ראש, אם תצא למעלית הסמוכה תראה שהוועדה נמצאת בקומה 1, ומי האפסים? הם אלה שלא מסוגלים לנצח את היריב הפוליטי שלהם בקלפי ומביאים

משפט סיום.

טוב לקמפיין הבחירות שלכם חוזר אליכם כבומרנג.

יריב פוליטי ומנסים לסכל אותו באמצעים משפטיים.

סיימת. ומה שהכי משמח שזה שיושב פה לשמאלי הולך הביתה. - - - מס' 1 לטיפולי המרה. - - - חבר הכנסת קרעי אתה בקריאה שנייה. חבר הכנסת

שביבי היה לו נוח והיה אולמרט מועמד, עוד אין כתב אישום כולכם הייתם בעד.

קוראים לו ביבי נתניהו, לא מישהו. אם ישמע שאמרת עליו מישהו את יודעת מה יעשה. אמרת שאחד תמך, ביבי. אדוני היושב-ראש, צר לנו שהדיון הזה הוא מעט מדי,

אני וחבריי עם אלי אבידר וגבי ועם

על ראש

חייב להתפטר ולא יכול להיות שר.

שלא. העמדה העקרונית שלנו ברורה אבל חבל שאתם מגיעים היום ואנחנו כבר היינו צריכים חודשים מכבר אחרי החוק הזה. תודה חבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כל מי שהגיע, ידבר. אנחנו היום בדיון תיאורטי כי אין שום מסמך לנגד עינינו על חוק הרדיפה. כחבר במפלגת עבודה

זה בחירה שלך כיושב-ראש הוועדה להוביל לביזיון הכנסת בעניין הזה. אבל אני מבין שצריכים זמן. אם כך אני מציע שכל נושא פיזור יידחה וניכנס לתהליך חקיקה מעמיק ורציני ויעלו כל השיקולים ולא דיון פופוליסטי בלי טיוטות, בלי

הזו וזה מזכיר לי את הדיון נדמה לי הראשון של הוועדה שישבתי בו שנערך עם הרבה בדיחות דעת בשעות הקטנות של הלילה ואולי כך הוועדה שלך תיזכר, כוועדה שיו"ר הוועדה מוביל בה

את הוועדה ששיקמה את מעמד הכנסת אחרי

אני מסכים איתך שהציבור יקבע. בוודאי אחרי החקיקה הזו, יעזור לנו להביא את ההישג הכי טוב שלנו בבחירות. הפכתם את הכנסת לכנסת בדיעבד.

לא קיימת. יודע כמה נורווגים היו לך? 22 נורבגים.

חבר הכנסת רז, בבקשה.

תכף תגידו איטליה נכון, יש דוגמה אחת שונה קצת אך היא קיימת וזה גם אצלנו, כשהגיע לאולמרט, הוא התפטר.

יש שלושה. נכון

שהם שונים אגב, הם נוגעים בבעיות שונות.

היא

זה לא היה נתניהו שמסית נגד מערכת החוק, שמסית נגד המשטרה או למי שרוצה מילה יותר מתונה תוקף אותם, לא מקבל את הכרעתם.

המצב הזה הוביל אותו לשם. אבל לא על זה אני רוצה לדבר אלא על דבר אחר לגמרי. חבר הכנסת אוחנה, אם חוק כזה היה קיים

יטי שהלכו מהליכוד כאלה שהיו בו ועזבו את הימין- - - הם לא עזבו בגלל כתב האישום. זו גם לא הטענה שלהם. אני לא מתיימר לדבר בשם תקווה חדשה וגדעון סער, גם לא בשם אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, או ימינה ונפתלי בנט. ליברמן פעם אמר שלא יישב עם

ממה אתם פוחדים? מאובדן הדמוקרטיה הישראלית.

ממפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה הם רוצים לפסול את מי שנהנה מהתמיכה הציבורית הרחבה ביותר.

חברות הכנסת רוזין ורגב, קריאה ראשונה. מעבר לשאלה הפרסונלי או לא פרסונלי, הרי הייתם

הגישו כתב אישום. 32. זה מצריך חוק. חבר הכנסת מקלב. חברת הכנסת בזק, בבקשה. קודם כל אני רוצה לפתוח ולומר

בוועדה הזאת נותנים לאנשים לסיים לדבר.

מכירים את זה שבוועדה הזאת יש תרבות דיבור. אבקש מכם לתת לי להשלים. אני פה חברת ועדה שנה. יש פה אנשים שאני רואה פעם ראשונה ומרגע שנכנסו לחדר לא

אין חוק כזה. יש הלכה פסוקה. מה החוק קובע?

פנחסי. כלומר אם כתב האישום נגד בנימין נתניהו היה כפי שהיה שר אוצר, היה נאלץ מייד להתפטר מתפקידו. רצה הגורם והוא היה ראש ממשלה כשהדברים התרחשו.

לגבי שלושה כתבי אישום ביפן התוצאה היתה אחרת. לא מוביל לשם.

אשרינו שאנחנו לא ביפן במובן הזה. מבלי לפגוע באומה היפנית.

לכן בנימין נתניהו

מכובדי חבר הכנסת מקלב, אני מעדכן אותך שבזמן שאנחנו כאן באולם לשכתך הודיעה שיושב-ראש הוועדה מסרב לאפשר ליועץ

זה במדינה דמוקרטית משהו שצריך לעשות. בנוסף, כששר מתפטר, לא כל הממשלה מוחלפת.

שונה לחלוטין. לכן אי אפשר לדון בזה בכפיפה אחת. זה לא רלוונטי וכדאי להוציא את זה מהלקסיקון של השיח הזה. יש לי לשאול את הייעוץ המשפטי באילו מדינות קיים חוק שבו מי

שעות ארוכות,

כמו שאתה אוהב לקיים פה דיוני עומק, החליטו פה שאיך שהחוק צריך להיכתב זה בדיוק כפי שנכתב, וזה לא קרה

זו מרכולתנו, תבחרו בנו בגלל מה שעשינו לא כי אנו פוחדים ממי שעומד מולנו. זה בהחלט מה שנעשה. אתה מוריד את המתחרה הכי גדול.

לך לקלפי יא אמיץ. לא היית רוצה שהגננת של הבת שלך תהיה עם כתב אישום. מה עשית בשביל זה, סימון? מה הוא עשה לחסרי הישע? יש החוק של אופיר כץ. עכשיו היה צריך לעבור. נכון או

את אלה שכל הזמן ניסו לחוקק את החוקים הצרפתיים. הם היו בחניון, בפיזור.

שחיתות. החוק מעולם לא העלה על דעתו שאדם שהוגש נגדו כתב אישום ימשיך ויכהן. היו על זה הרבה דיונים. כשהתגבשו

כשהיה פה הנשיא המנוח ויצמן- - - תן לציבור להחליט. שטעמו שאולי קיבל ממישהו כמה עשרות אלפי שקלים הוא קם ועזב את תפקידו. לא מדובר בראש ממשלה לכהן אלא אדם שנבחר לכנסת, יכול להיבחר לכנסת אבל לא יכול לעמוד בראש הרשות המבצעת כי לא ראוי שיכהן בראש הרשות המבצעת מי שחשוד

ם ברשות המבצעת שאמונה על כל מוסדות

יש הרבה מאוד טעם וצריך לחשוב על זה לעומק האם ראש ממשלה שתוך כדי כהונתו מחליטים להגיש נגדו כתב אישום האם צריך להמשיך בתפקידו או לא. החוק מדבר על זה מפורשות ועל זה דיבר חבר הכנסת אוחנה אבל האם חבר כנסת שהגישו נגדו כתב אישום יכול להרכיב ממשלה על זה לא דיברו

לכן אני לא יכול לצפות למשהו אחר מאותה מפלגה שפיזרה כנסת, שהלכה לבחירות פעם אחר פעם,

הלכו ופיזרו את הכנסת. מי שיצר

אפילו לחברי הכנסת אתה לא מאפשר לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי. כיוון שזה מה שמעסיק אותך- - - לא רק.

אל"ף, אין כאן כל שינוי מהמתכונת שאני נוהג בה

הרבה יותר קל להחרים.

59-61. חברי הכנסת שלא הגיעו. יש פה חברי כנסת שבאים להטיף.

אדוני היושב-ראש, לגופו של עניין, דנו בחוק הזה חכמים ובעלי ניסיון יותר ממני לפחות, והגיעו למסקנה שהגיעו. אמרתם קודם היה שווה לדון בנושא הזה בצורה רצינית,

כשאתם מנסים להביא את זה, ולקבל החלטה נכון, לא

בחרת בסוף להוציא את איתמר בן גביר. אני חושב שזה לא בסדר. מי שאמר את המילים האלה וזה בא ממחנה אחד- - - לא מדויק. שלמה קרעי אמר מילים נוראיות.

הנה, קיבלת עוד סרטון ביצירתיות שמאפיינת אותך. חבר הכנסת כץ, נאמרו פה אמירות חוזרות ונשנות גם כלפי חבר הכנסת אבידר ולא הוצאתי את מי שאמר אותן. אני משתדל למעט

אתם משתגעים מהאהדה ומהתמיכה שנתניהו מקבל ולכן אתם נמצאים פה. הרי כל בוקר אתם קמים בבוקר ואומרים: איך זה ייתכן? כל יום הליכוד עולה בעוד מנדט ועוד מנדט. הרי באולפנים כל הזמן מדברים נגד נתניהו. מה הציבור לא מקשיב לאולפנים?

איפה כל הגוועלד שהיה לכם על הקדושה של הכנסת,

מה קרה, נעלם? כי אנחנו צריכים לראות איך מזיזים את ביבי? או אנחנו רוצים להזיז את ביבי או זה לצורכי פריימריז לא יודע, אבל

הוא יקבע למיליוני אזרחים אם לבחור את ראש הממשלה או

לסיכום פחדנים. תודה.

יש לה יום הולדת. - - - החברים שלכם קצת יותר הגונים והוגנים שלחו לי ברכת יום הולדת,

ועם כל מה שאמרתי, ואני אומרת זאת בכאב, אני חושבת שזה מעט מדי ומאוחר מדי ולא נכון לחוקק זאת עכשיו. נצטרך להילחם על הדמוקרטיה הישראלית כי החיבוק שאתם נותנים לאיתמר בן גביר פשוט מדהים

את לא תקראי לחברים אחרים בכינוי הזה.

לא אענה לך כי לא תבזי את הדיון הזה.

ביזה? אמרתי דבר נכון. יכול להיות. זה לא ניהול תקין של הוועדה.

משפטית החוק הזה אם יחוקק בכנסת הזו עם רוב בכנסת, אין שום בעיה שהוא לא יהיה בספר החוקים של

כל עוד הכנסת קיימת היא יכולה לחוקק את החוק הזה, וכן החוק הזה הוא חשוב לאיזון בדמוקרטיה כי בשלוש השנים האחרונות

הבחירות האלה זה בחירה בין השפיות והאמת לבין ההסתה והשקר. ואת השקר הזה תמשיכו להגיד, לא תקבלו 61 גם אחרי הבחירות האלה, ופעם חמישית, פעם שישית לא תקבלו את

רבותיי בוקר טוב. אני רואה את הדיון הזה כדבר שהוא פסול בעיקרו. היה לכם שנה לדון בעניין אם רציתם,

הנושא הוא להכפיש אותנו,

ודאי שאנחנו יכולים לשתף איתם פעולה.

זאת הטענה שאמרתי בדיוק אבל מה נוח לכם בשמאל מדי פעם כרגיל לעשות כל מיני אמירות, לעשות מטעמים מדברים שבעצם לא נכונים. אבל הכלבים נובחים והשיירה עוברת. אנחנו ממשיכים בדרכנו. הם שאלו אז עניתי להם כי הם היו מוטרדים. ראיתי שהשמאל מוטרד

אני רואה כאן תהליך מוכר אצל עבריינים או אצל עבריינים מועדים. יש כאן בן אדם שמבקש וניסה וכביכול אומר לכולם

אני שמח שראש הממשלה היוצא בנט הסיר את הווטו של סיעת ימינה על קידום החקיקה הזו ואני אומר גם כאן, יש פה מצב שהוא בלתי נתפס וחשוב שאזרחי ישראל יבינו אחרי שנה מהמסויטות ביותר שבה ראש האופוזיציה שלח אנשים קודם דיבר אחד

כנראה מחשבה מעוותת גורמת לזה לקרות. ואם האופוזיציה רוצה לתקוע בחירות ולנו הפסיק הווטו של ימינה,

ושוב אני אומר כל הקואליציה ואני כאן בשביל לקדם את הבחירות בצורה נקייה, הגונה ובהסכמות כמה שיותר. יש מצב שהאופוזיציה חושבת היא

תודה. חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה. לגבי ניהול ישיבה, ניהלתי הרבה מאוד ישיבות

בתיאוריה יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להפיל אותו ואנחנו רואים את זה. יש הרבה מאוד תפירת תיקים. רואים את זה גם במשפט נתניהו. עסקת סאלח א-דין איך הצליחה.

מי שיעמוד בסוף למשפט יהיה היועמ"ש והפרקליטות ואחרים. החוק הזה נועד להגן על ראש ממשלה להמשיך

בוא נחליף את הציבור.

נביא חוק שאומר: אנחנו נחליף ציבור שמצביע ביבי נתניהו. חוק יותר קל. ואז יהיה טוב, נחליף את הציבור. הבית הזה צריך לשמור על הדמוקרטיה. הוא לא עשה את זה שנה. אין סיבה שיעשה את זה יום לפני פיזור הכנסת. לא תיתנו מתנה טובה יותר לימין מהחוק

יש כנראה בלבול מצידך. הוועדה הזו היא שמוסמכת לדון בתיקוני חוקי היסוד המשטריים. אין שום קשר לוועדת הכנסת לנושא הזה. הוועדה הזו מכוח סעיף 80 לתקנון גם יכולה ליזום

אנחנו יודעים איך הוא מייצג אותנו בצורה מאוד מביכה. אבל

כשאני מסתכלת על מה שאביו אמר ועל מה שהוא אומר ואני נאלצתי להסיר את החוק שמי שאין לו תעודת בגרות לא יכול

שנאשם בפלילים יכול לכהן כראש ממשלה. עד פסק דין חלוט למה השתמשתי במילה נורבגים?

אלוקים. קצת צניעות. אנחנו רואים מה קורה במשפט שלו. אנחנו רואים כמה עדויות נופלות. אנחנו רואים כמה יש תפירות

כל במה אפשרית אומרים שהחוק הזה הוא פרסונלי ואסור שיהיה. התקשורת תקשיב לאן הגענו למצב שאותם עיתונאים שהם כל השנה הזו ליטפו, חיבקו, אתגרו אתכם טוענים

ושנית,

בנימין נתניהו אין 61 אבל אני אומר לקופירייטרים, לקמפיינרים אל תדאגו. אתה תמשיך בקידום החוק הזה, ובו אתה עושה לנו טובה מאוד גדולה כי בגלל החוק הזה אנחנו לא צריכים

ישבתי בוועדת העבודה והרווחה,

עשינו שם דיונים חשובים. מי שישב פה מהמפלגה שלי הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן. יעיד חבר הכנסת גלעד קריב ששמחה לא ויתר על אף דיון.

יש אנשים שלא ראויים להיות פה למרות שבית המשפט העליון שהיא כה מכבדת,

וזה להשמיץ את ביבי נתניהו שהעם קבע שיכול להיות

אז תהיו רציניים. אם זה עניין עקרוני, מה זה קשור למשא ומתן?

עקרוני. לא עקרוני אל תשימו את זה כבן ערובה למשא ומתן כזה או אחר. זו גם האמרה שלכם עם תקנות יו"ש, נכון? לכן הכוונה שלכם היא רק לנצל מה זה קשור לתקנות

עכשיו ומעוררים קושי עם חקיקה מהסוג הזה בתקופה הזאת בגלל ההשפעה שלה,

אני מבין שבכל מקרה לא הולכים להצביע על נוסח וגם אין נוסח בפנינו. אין כרגע הצבעה אז נסתפק בדברים האלה. לכן ההתייחסות שלי היתה ממוקדת בסוגיה הזו של העיתוי. אגב היו עוד שאלות שנשאלו לאורך הדרך אבל אם נבוא

שנית, כיוון שהדגש שלכם הוא על העברת החוק בתקופת מערכת בחירות אני מעלה את השאלה אנחנו לא מול נוסח האם ההתנגדות לאו דווקא שלכם, גם של חברי

גם של מכוני מחקר, גם של האקדמיה ושל כל גורם אזרחי שיבקש להשמיע את קולו דומני

אבל דומני גם ביחס לוועדות אחרות מעיד כאלף עדים שהדיון הזה

ושם דובר בחסימת דרכם של אנשים ששירתו את מדינת ישראל. לא שחשודים בפלילים. לא כאלה שנמצאים בעיצומו של משפט

ה שבעצם משקפות את העניין הפרסונלי שיש למפלגתו של יו"ר האופוזיציה במניעת החוק הזה. החוק הזה לא יועבר במחטף.

מהצד

ההצעות הללו מסדר הדברים הטבעי צריכות להגיע לוועדה שלנו ואני מתכוון לעסוק בהן ולקדם אותן. אם תהיינה הבנות משותפות לכל סיעות הבית הזה, אנו נוטים לכבד את ההבנות של הסיעות השונות בבית הזה אבל לא יהיה מצב שאין הבנות וגם שמים אבן ריחיים על צווארה של ועדת החוקה לבצע את מלאכתה בתחום חקיקת היסוד של מדינת ישראל. תודה רבה. אני מודה בפומבי למאיה אמיר שסיימה התמחות אצלנו בדוברות הוועדה. תמיד טוב לשלב מתמחים ומתמחות בעשיית הכנסת. תודה על כל השנה האחרונה ובהצלחה. תודה על הדיון הארוך שניהלנו אותו כך שכל חברי הכנסת ישמיעו את עמדתם. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.